עוד מעט צהרים טובים לכולם. אני פותח מחדש את הדיון לסדר היום, בנושא הכשרת רופאים עולים. באחד ביוני 2023 פורסם דו"ח ה-OECD, שמראה כי שיעורם של הרופאים